צוהריים טובים לכולם. אנחנו כבר בדיון חמישי בנושא שעל סדר היום. אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו ולומר תודה גדולה לכל הצוותים שעובדים כאן מאחורי הקלעים על מנת שהעסק הזה

חברי הכנסת, נא היערכותכם ביום חמישי ליום הצבעות.

ככל שאתם תתמכו בחוק ולא יהיה לנו פיליבסטר, נוכל לסיים אותו ביום

אתמול הוועדה ערכה דיון בהגדרה הזאת ועלו כמה נקודות. דיברו על הרציונל של יישוב בעדיפות לאומית שהוא מאוד רחב, דיברו על זה שיש כמה סוגים של יישובים בעדיפות לאומית שאפשר לבחור איזה סוג הוועדה רוצה ללכת איתו. כרגע הוועדה הלכה על הכיוון

איזשהו בירור עובדתי מה המשמעות של הדבר הזה,

זה נכון שזה קריטריון שהוא שוויוני, זה נכון שזה קריטריון שניסינו לכוון אותו לכיוון הקהילתי שנסמך על הפריפריאליות וצורך ללכידות הקהילתית, אנחנו חושבים שכדאי להבין מה זה אומר בפועל. איזה ישובים אלה, האם יכול

האמירה היא שהחיתוך - - - אין אפילו רשימה

מנויה סדרה של סיבות שבגללן ישוב יכול להיכנס לתוך מפת העדיפות הלאומית והסוציו אקונומי הוא אחד מהם. אחד מהם.

שה דרך שלך להיכנס

באמת, לא הצלחתי לשמוע מכם. אני באמת לא מצליח להבין את הגישה להתערב בשיקולי המדיניות. זה צריך להיות דבר שיכול לעבור מבחינה חוקית וככל שהקריטריון הוא ישר,

נכון.

את הקונסטרוקטיביות ואת ההסתייגויות שאתה מגיש לנו, אני עוד לא הבנתי. מכיוון שאני רוצה שהדיון הזה

יתכן שזאת תהיה החלטה לגיטימית אבל היא תכניס את כל

מפת העדיפות הלאומית,

איך זה? איפה השוויון? אבל אנחנו לא באירוע חוקתי בעת מתן עדיפות לקייטנות. אתה יודע כמה עולה קייטנות להורים? אנחנו יכולים להרחיב את הדיבור בעוד הרבה קשיים במשפט החוקתי. אנחנו נמצאים כאן

כל הדברים הרלוונטיים,

אמרתי גם אתמול שלדוגמה סוציו אקונומי לא נמצא במפה של השיכון הכפרי. זה לא אחד השיקולים שהוכנסו שם כהעדפה כי מצאו שם דברים

הוצג שמצד אחד המינוח בתי אב או משפחה או משהו בסגנון הזה, זה מינוח שנכנס בתיקון המקורי.

והוועדה בהליך החקיקה שלו ב-2011 שינתה את

היום אפשר להתייחס למונחים קצת יותר מתאימים כמו משקי בית. אבל לצורך העניין הזה, אנחנו מדברים על יחידות דיור משווקות. נכון יותר היה מגרשים אלא שהיום כבר במגזר הכפרי הגענו גם לבנייה

לא. לכן אני אומר שאני מתייחס ליחידת הדיור.

היא נספרת. ואם גרים בה אחד או שלושה. אני מנסה להבין מה

יש לא מעט כאלה. מצד שני יש את הצימרים. לכאורה נשמע שנכון להשאיר את המונח איתו התחלנו,

אני לא רואה שיש כאן איזשהו ערך ברור שנותן לנו ודאות גדולה יותר היכן אנחנו עומדים בכל מושג אחר. תקנו אותי אם אני

נגיד שלא הצענו להכניס לחוק את המונח בתי אב. האמירה שלנו הייתה שהמונח הנוכחי היום, אנחנו לא מבינים אם נדרש בו תיקון. אגב, מבחינת

שלום ראש המועצה אילן שדה.

היישובים הכפריים, שינו את תמ"א 35. אני מדבר על עירון להכניס אותם. למעשה אלה שלושה ישובים מי עמי, קציר ומצפה

הוועדה ליישובים קהילתיים רשאית לאשר סיווג של ישוב כיישוב קהילתי המשכי, בהחלטה מנומקת בכתב, לאחר שבחנה את תפקודו של היישוב ושוכנע כי יש צורך בהגדלת היישוב באמצעות

זה אמנם נקבע היום בחוק אבל יש עדיין כאן

תהיה איזושהי החלטה עקרונית של המדינה, שר הכלכלה באישור הכנסת, שאפשר לפתוח את המנגנון הזה מעבר ל-700. הטקט הנוסף הוא שכל ישוב ויישוב שירצה בעצמו לגדול מעבר ל-700,

הונחיתי לומר שהסמכויות עוד יידונו בהמשך.

אני לא רוצה להתייחס לסמכות שהזכרת

לעניין סמכויות,

יש קושי שעלול להיתקף, ואני

אין כוונה להפלות,

של היעדר אפליה והוא נשאר כמות שהוא בחקיקה. בגלל זה ההצעה לניסוח כרגע היא מכוונת למה שהסברתי כרגע. המשך התפקוד שלו כיישוב קהילתי. המשך היישוב. לא הגיל דווקא.

המשך התפקוד שלו כיישוב

דנו בנושא הזה מספר פעמים.

אם עקבת, את יכולה להיכנס ולראות את הדוח שהוגש לוועדה על ידי ד"ר שי בן יוסף.

לא חלק, אפילו מעבר למה שמדובר. צריך להבין שבסיס העניין הוא קהילתי. שיטת הניהול של ישובים במרחב

יתכן שיהיה נכון, כדי להבטיח שהדבר הזה לא יהיה באוויר, לקבע את זה באמות מידה של מה היא אותה הבטחה של קהילתיות, שיקולים שהוועדה תיאלץ לבחון או חוות דעת שהיא תצטרך להסתמך עליה. אני מבין שאפילו

לא על זה אני מדבר.

אני אוהב את ההגדרה. היישוב מחויב לתת שירותים לחברי הקהילה שלו, שירותי

בסופו של דבר אנחנו מבינים שקהילה בהכרח עוברת תהליכים ויש שנים בהן הקהילה בהתנהלות חברתית, בלכידות חברתית מאוד מאוד גבוהה, ויש תקופות של משבר בתוך הקהילה ולאו דווקא הציון על

זאת אומרת, אולי

לא קיימנו דיון לעומק בהרכב הוועדה. אמרנו שנקיים.

הוועדה הזאת מורכבת מחמישה חברים. יש כאן את נציג המועצה האזורית,

משרד המשפטים העלה כאן נקודה שבהחלט שווה לבחון אותה והיא שכן יש כאן על הפרק היבטים של שוויון, ואני לא חושבת שהייתה מחלוקת. יש מחלוקת. בסוף אנחנו נותנים ליישובים לסנן באמצעות ועדות קבלה. אבל זה לא המנדט של הוועדה. המנדט של הוועדה הוא לבחון קהילתיות. משרד המשפטים

שום מומחיות.

שר הפנים או שר המדע. לא יותר רלוונטיים. זה

והאם ועדת הקבלה היא זו שתעזור לו.

ככל שהוא חי כקהילה.

נכון. אלה שיקולים התיישבותיים.

הם מעולם האגודות השיתופיות, הם לא מעולם המשפטים. כשאנחנו נשב בוועדה הזאת יהיה לנו על הקיר תמונה

עניין השוויון וכל העניינים המשפטיים האחרים שאתם מדברים עליהם,

בשביל הדבר הזה לא צריך להוסיף עוד כיסא בוועדה. זה לא קשור.

אם לא הם לא ייכנסו. אנחנו נשמח לכל הפחות להעביר קריטריונים, גברתי.

לא משפטיים. המשפטיים נמצאים בחוק.

אפשר

אנחנו מגיעים לפסקה (5) ואני אקריא את מה שכתוב כאן.

6ב(ה). בנוסח שהוצג אתמול בוועדה הייתה הערה שאמרה להוסיף לוועדת ההשגות נציג של החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית. בנוסח שהיום מוצע, זה לא מופיע. למיטב הבנתי זה לא היה משהו שהוועדה ביקשה להוסיף. תזכיר לנו. ועדת ההשגות. אני אגיד לך למה הורדנו את זה.

הורדנו. הם העלו את זה

מה זאת אומרת נציג אחר? בכל מקרה, הנציג בוועדת ההשגות, המשקיף בפועל זה אני ולא נציג ועדת הקבלה שהיה לאותם מועמדים. אין לי בעיה להכניס אותם כנציג משקיף. משקיף זה רעיון טוב.

אנחנו מכירים מוועדות ההשגות שהייתי בהן כמשקיף ביהודה ושומרון ואני מאוד מעריך את עבודת ועדת ההשגות והיא מאוד מאוד חשובה מכמה היבטים, בעיקר מזה שיש צורך לעגן את זכויותיהם של אנשים,

במתן הזכויות בקרקע כדי שלא תהיה אפליה. אכן זה נעשה.

תמונה כללית שרואה גם את מי שלא מגיע לוועדת

אם יגיע נציג ועדה אזורית מהצפון גם לא כל הצפון אלא אזור מסוים הוא רואה רק את האזור הזה. הוא לא רואה את כל התמונה שרואה נציג החטיבה להתיישבות

הסעיף הזה מדבר על השיקולים שוועדת הקבלה רשאית לשקול כדי לסרב לקבל מועמד ליישוב הקהילתי. כרגע יש שש עילות בגללן הוועדה יכולה לסרב למועמד. יש כאן עילות של המועמד קטין,

אנחנו כן מרגישים שאנחנו עדיין באיזשהו שיח לגבי הטיוב של הדבר הזה. היינו בשיח, היינו בקשר,

בהצעת החוק הזאת היו בנקודה מסוימת והגיעו לאיזון שהוא הרבה יותר טוב. לגבי העילה הזאת,

מאחר שחלק מההצעה כפי שהיא מנוסחת הגיע רק הבוקר,

יש משפחה אחת שהחליטה שהיא רבה עם כל אנשי הרחוב שלה על איזשהו מעבר, לא משנה, ויכוח אפילו מטומטם, והיא הגיעה לבתי משפט וכל השכונה סוערת, רועשת וגועשת בגלל המקרה הזה שמטלטל את כל השכונה והופך אותה למחנות. זה סיפור שלא

אז האם המאפיינים הייחודיים של היישוב, שהם אמורים להיות משהו שמעירים אותך באמצע הלילה, נגיד את ראש המועצה ואתה אומר כן, אלה היו שניים-שלושה האפיונים של היישוב או אחד. אלה שתי שאלות.

היה שם בית כנסת ובית כנסת הוא מקום ציבורי ולא רק דתי. לא היה בו מניין ואותו בית כנסת ללא מניין התפצל לשניים. תקשיבו למה שאני אומרת. בית הכנסת הזה שלא היה בו מניין התפצל לשניים.

היישוב רוצה, הוא רוצה להיות פלורליסטי מבחינה דתית,

הוא יכול להגיד שהוא ישוב דתי פלורליסטי. אני מכירה הרבה ישובים כאלה שאומרי אנחנו רוצים מהחרדלים

אם זה מה שאתם רוצים, זה מה שנוח לכם, זה

הטיפול בפניות המועמדים לקבלה ליישוב וההתקשרות לצורך קבלת חוות דעת מקצועית כאמור בסעיף 6ג(א)(4) ייעשו באמצעות המועצה האזורית שבה פועלת ועדת הקבלה.

הסעיף הזה נועד לתת מענה לאיזשהו צורך או ביקורת שהובעה כלפי החוק המקורי שהנושא הזה של ועדות הקבלה הוא לא מספיק מוסדר והוא לא מספיק מפוקח. לכאורה היה מיון לפני המיון.

מספר יחידות המקרקעין שהוקצו ביישוב בהליך שכלל ועדת קבלה, מספר המועמדים שפנו לוועדת הקבלה ומספר המועמדים

לפי עילות הסירוב.

אנחנו שומרים על זכות השתיקה. ראוי לכם שתשמרו על זכות השתיקה חברים. הערה כללית אחרונה. אני מעלה תהייה לגבי 6ז. אני תוהה האם לא נכון שהוועדה תתהפך עם 6ח אם אנחנו נחליט אם היא נשארת במתכונתה הנוכחית כדי שכל הנתונים יהיו בפני הדיווח של ועדת

לתת איזשהו מרווח נשימה שאי אפשר יהיה להעלות מעל 700 לפני שחלפו חמש שנים מיום חקיקת החוק. הערות אחרונות. התייחסויות.

כתוב כאן הקצאות מקרקעין באמצעות ועדת הקבלה. ועדת הקבלה לא מקצה מקרקעין אלא כמו שהחוק דיבר עליה לפני כן. זאת אומרת,

מה אתה יודע.

שלא את כולם נצטרך לקבל בוועדת קבלה, את מיליוני היהודים שיגיעו.

בחוק הזה יש מנגנונים שמבטיחים לך ולכולנו שיישוב שהוא

מה הקבוצה המוגדרת? על איזו קבוצה של ישובים אנחנו מדברים? זה יהיה ישוב שהוא ישוב קהילתי. כל ההקצאות שלו עד עכשיו היו הקצאות באמצעות ועדת קבלה. אם הוא הגיע כבר ל-400 והמשיך להקצות,

ניתנה כאן תשובה. היישובים האלה אולצו.

איזשהו סיכון שכדי שיישאר גן ילדים ביישוב, כדי שהם

הם לוקחים את הסיכון שהם יכולים להכניס גורמים מהיישוב שאולי יכולים לגרום נזק לקהילתיות ובכלל למרקם החיים של היישוב ונזקים